על סדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 16) (מתן סמכויות פיקוח ואכיפה לעניין עיסוק בקנבוס לצרכים רפואיים ולמחקר),

הפנים הם לייצוא ורוב החקלאים מחכים לייצוא, ששם יש את האופציה הגדולה לכלכלה.

יחסית לממד העולמי הוא קטן מאוד. יש לנו בסביבות 4 מיליארד רצון. אם אנחנו לוקחים רק את המכפלות הישראליות,

לאלה הקיימים כיום אוטומטית יש להם את הרישיון המקומי. אם ירצו לעבור לשוק הייצוא הם יצטרכו לעבור את התהליך ואז יקבלו גם רישיון לייצא קנאביס. אז הוא יחזיק שני רישיונות,

אנחנו מדברים רק על מיגון ואבטחה ולא לגבי שאר הבדיקות שהמשטרה עושה, זה יעלה לרמת השר לביטחון פנים ושר הבריאות.

לאחר התייעצות עם שר הבריאות,

כי הוא אחראי לתחום הזה. ואם זה בנושא בדיקות אחרות? את זה

עכשיו אסור שהחוק יהפוך למצב שלא מתקדמים. גם אני וגם חיים מביאים את הבשורה לחקלאות ויש פה מהלך היסטורי. אם אנחנו נסבך אותו עד כדי כך שלא יקרה כלום אז לא הועלנו.

בגלל שהטכנולוגיה מתקדמת אתה רשאי להביא את העדכון כל פעם שצריך היתר. בקב"א על פעם שצריך היתר חדש הם מעדכנים.

נציג המשטרה חייב להיות מתואם שהוא מגיע לשימוע. אם אחרי השימוע אין הסכמה בין המנהל לנציג המשטרה וההחלטה היא שונה לכאן או לכאן, אזי, אם מדובר בעבירה על מיגון ואבטחה, זה עולה להחלטת השר לבט"פ עם התייעצות עם שר הבריאות. בכל מקרה

זה מצמצם.

זה נראה לי הגיוני. אפשר לקבל כל החלטה. אני חושבת שבסמכויות פיקוח אנחנו מדברים פה

את משנה את המבנה הארגוני. כמו שפעם היה שרל"ש של ראש הממשלה היה אלוף והיום הוא תת אלוף. אז מה, משנה חוק בגלל זה? פונקציה שנשארת זה רח"ט

יש הערות לסעיף 25ג? למשרד המשפטים יש הערות. הנוסח

התבקשתי להבהיר למה הורדנו את המשפט

כדי להביא למניעת הסכנה או החשש לפגיעה בביטחון הציבור, והכל במידה שלא תעלה על הנדרש. ב.לא יינתן צו הפסקה מנהלי, אלא לאחר שמפקד משטרת המרחב (או מפקד המחוז,

עתירה לפי סעיף זה תידון במעמד שני הצדדים בתוך שבעה ימים מיום הגשת העתירה." משרד הבריאות. היום אין לכם צו הפסקה מנהלי?

זה נושא חדש מבחינתכם לסמכויות משטרה. נכון. ברישוי עסקים יש לנו

זה משהו שהוא מאוד משמעותי. אני מחזקת את דבריו של שאול שצריך להגביל. אם לא צריך לסגור את המקום לגמרי ואני חושבת שגם המשטרה מסכימה, לא תהיה סגירה הרמטית של העסק.

אני מבין אבל הנוסח

זה אין מה לדבר. על זה אנחנו מדברים.

סכנה ממשית או חשש ממשי? גם שם אתה מזהיר אותו, נותן לו קנס.

גם שם, יכול להיות שהם חושבים שאולי זה לא באמת ככה. יכול להיות שהם לא חייבים מייד לגרום לו מייד לסגור

איך את מתייחסת להערה שהיא אמרה שזה סטנדרט בחקיקה? אני לא ראיתי את זה בשום חקיקה את הסטנדרט הזה. העברנו כאן את חוק הכניסה לישראל,

באף אחד מהחוקים האלה זה לא נמצא. יש פה ויכוח על עובדות.

אני הולך איתכם. המשטרה אומרת שזה לא קיים ואני

אם תביאי לי חוקים אחרים שבהם זה נמצא, אז אני אקבל את הגישה. אם זה לא קיים בחוקים אחרים, כפי שטוענים במשטרה,

יישאר בנוסח הנוכחי. בחוק הגבלת שימוש במקום, בחוק הכניסה לישראל, בחוק

(ג)

ורשאי בית המשפט לחזור ולצוות כאמור מזמן לזמן. (ד)מתן צו הפסקה שיפוטי אינו מותנה בנקיטת הליכים נוספים לפי פרק זה."

הסיבה לכך נובעת מחוק ההתיישבות. היום, מי שמקבל היתר לגידול ומתחיל לפעול בתחום

אם, לצורך העניין, מתקבל צו כזה, אנחנו נשמח

אני רוצה להתייחס לנוסח. אני רוצה להתאים את הנוסח לגבי על מי חל צו הפסקה שיפוטי בדומה למנהלי, שזה בעל רישיון או המחזיק מטעמו או המפעיל מטעמו. שזה יהיה אותו נוסח.

"(ג)בית המשפט יודיע למבקש ולמשיב על החלטתו בבקשה לפי סעיף קטן (א), ורשאי הוא לקבוע שנימוקי ההחלטה, כולם או מקצתם,

לומר שאתם מקבלים את דעת השופט ואתם שומרים אצלכם ונמחק מהפרוטוקול והיה כלא היה. יש אפשרות להגיד שאתם מוכנים שזה לא יהיה חסוי ואז להגיש את זה אבל זה כנראה

או

או שהוא יחשוף את המידע.

אז רק לשנות את הסדר של הנוסח. בסעיף ד'

אז רק חידוד במקרה ולא משך.

להישאר עם הנוסח הזה ולא לשנות. אז רגע, אני אקרא מהתחלה.

לרבות שימוש בכוח, הדרושים כדי להבטיח את קיום הצו." אולי כדאי שתסבירו את התחלופה של הסעיפים מהמחיקה שהופיעה בקריאה הראשונה.

רוצים להסביר את

משום שזה הנוסח שקיים להפרה. זה העונש הקבוע בחוק הכללי לעבירה של הפרת הוראה חוקית. אנחנו לא רואים הבדל בין העבירות. עבירה של הפרת קפידה זה 24 חודש?

עבירה של הפרת הוראה חוקית,

בין אם היא ניתנה

הערה שנייה. אנחנו כאן יוצרים עבירה חדשה של הפרת תנאי וחשוב לנו להבהיר לפרוטוקול שככל שנסיבות העניין מעלות שמתקיימים יסודות של עבירה אחרת בפקודת

שמבקשי רישיונות ידעו ושיהיה להם את כל ההסדר מול העיניים בחוק אחד. בסדר, אני מקבל.

ל-25ז(1). "עבירת קנס 25ז1 (א)השר לביטחון הפנים, בהסכמת שרת המשפטים

סעיף ב' זה הגובה. כן. הדבר השני, ברירת המחדל היא ששרת המשפטים קובעת את זה. אנחנו לא ראינו לחרוג כאן. למען ההגינות

לא, 224,000. זה לעובד? לא, נושא משרה. זה המנכ"ל. הוא כפוף ל-1.20 מיליון?

נראה לי מוגזם. אני רוצה לדעת מה הסכום המדויק. הסכום הוא 1.226 מיליון. אדוני, זאת טעות סופר.

כמה זה? 350,000 שקלים. 300,000 הגיוני. 1.2 מיליון, לא הגיוני. פי 5 מסעיף 3 ולא מסעיף 4. תמשיכי את ההקראה. "(ב)נעברה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו. (ג)בסעיף זה, "נושא משרה" מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או אדם האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה." נסיים את הסעיף הזה ונדבר אח"כ על הוראות מעבר. אני שואל לגבי הסעיף הזה. תיקנו מ-3 ל-3 וזה אומר שהקנס הוא סביב ה-300,000 שקלים. מישהו רוצה להתייחס? בדרך כלל הסעיפים האלה בחקיקה אחרת הם מחצית מהקנס שניתן לעבירה. למה פה יש הסדר אחר? אני מדברת על נושא משרה בתאגיד. אני אבדוק את זה. משרד המשפטים, מה שאתם מכירים לגבי נושא משרה זה משהו שונה? זה נכון שבדרך-כלל הסכומים הם - - - יש כפל. ברישוי עסקים. אני לא זוכרת מה יש ברישוי עסקים, אני יכולה להסתכל. ההסכמה היתה בגלל שאנחנו מדברים כאן על מטריה ספציפית. מבחינת המשטרה היא מצריכה סכומים גבוהים יותר. אני מנסה להבין מה סוג העבירות שהמנהל כפוף להן? נגיד שחקלאי החליט לגדל ויש לו אזור גידול והוא עכשיו שם את הגדרות ושם את המצלמות. איכשהו גנבו לו, פרצו לו וגנבו לו חומרים. הוא עשה את כל מה שניתן. הוא גם לא נושא משרה בתאגיד. זה מתייחס למצב שבו אחד העובדים ביצע. אחד העובדים התגלה כמשתף פעולה.

אם הוא עשה את כל מה שהוא יכול אז זהו. הוא שם פיקוח, עשה בקרות. אבל הוא צריך להוכיח לכם שהוא עשה את הכול. חובת ההוכחה עליו. הידע נמצא אצלו. מה הוא עשה או לא עשה זה רק הוא יודע. זאת לא הוכחה מעבר לכל ספק סביר. זאת הוכחה במאזן ההסתברויות. ואם יהיה כתוב שהוא עמד בכל התנאים הדרושים? פה הוא מפקח על סמים מסוכנים. פה הוא לא מפר. יש לי עם זה קצת בעיה, אני חייב להגיד לכם. אם הייתי מבין לעומק את העבירות שאתם עליהם חושבים ושוקלים להשתמש אז היה לי יותר קל. אני לא מבין ואני חושש מסיטואציות של בעל תפקיד שחושב שעושה את תפקידו כראוי. בסוף קורה איזה משהו ואז אתם באים אליו בטענות. למען ההגינות, אנחנו בדקנו. ברישוי עסקים זה מחצית וגם בחוק הכניסה לישראל הוא מפנה לקנס שקבוע בסעיף 61(א)(2). אני חושבת שבניירות ערך יש כפל. אז זה גבוה מידי. צריך לזכור שברישוי עסקים יש הרבה עסקים קטנים והיינו צריכים לפנות למכנה המשותף הנמוך ביותר. יש המון עסקים קטנים. כמה זה, מחצית? אני גם רוצה שזה יהיה מרתיע. אני לא רוצה שזה יהיה 20,000 שקלים. אבל 300,000 בעבירה כזאת - - - גם פה לא כל העסקים הם עסקים גדולים. כמה זה ברישוי עסקים? זה 29,000. זה לא מתאים להסתכל על ניירות ערך. ברישוי עסקים יש קיוסק, מספרה ומכולת. אבל זה גם לא הגיוני שזה יהיה פי 10 ברישוי עסקים. העסקים פה בהיקפים גדולים. אבל לא כל העסקים פה הולכים להיות גדולים. אבל זה סכום מקסימאלי. זה לא כלפי הפושע עצמו. זה כלפי נושא משרה בתאגיד. הוא יכול להיות מנכ"ל בחברה ועדיין הוא יתגלה כאחראי. מה קורה לגבי שוק ההון? אדוני, אנחנו נבדוק ונודיע. אני מסכם. אנחנו לקראת סיום של הישיבה. תבדוק ותחזרו. ביום ראשון נעשה ישיבה נוספת. תדברו ותנסו לבנות הוראות מעבר. יש לנו ניסוח. אז תעבירו. תנסו להוציא מחר נוסח כדי שאנשים יראו. ביום ראשון נעשה ישיבה נוספת שבה נסגור את נושא הוראות מעבר. נשאר לסגור את התשלום. האירוע של משרד הכלכלה עם תאגידים זרים וכל הנושא שהיה לנו בהתחלה, צריך לנסות לסגור. אני לא זוכר שיש עוד משהו פתוח. יואל, היה משהו? לא. אם ניזכר אז נביא. את כל זה אני מקווה להביא להצבעה ביום ראשון. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:30.